בוקר טוב לכולם, אני שמחה לפתוח את ועדת החינוך,

אנחנו מתכנסים כאן לדיון המשך בעניין ההתמודדות של מערכת החינוך עם מורים תומכי

תודה רבה, בטח הדיון היה על כולם. אם אבא שלך היה מוציא הודעה תומכת על איזו שהיא פעולה של חמאס, או הודעה תומכת במחבל שרצח יהודים, לא הייתה צריכה להיות לו נגיעה - - על מנהל בית הספר ברעננה קיימת דיון, עשיתם

חייב להיות פה נוהל סדור,

אני צריך לתת תשובה למורים שעומדים מולי בוועדות שאני עומד בראשן, אבל אין לי תשובה לתת להם אם הם יכולים או לא יכולים.

לא מדובר פה בהכרח בסיכון של פיגוע מיידי,

האם אתם מתכוונים להכין נוהל סדור אל מול משרד החינוך על מנת שדברים כאלה לא

אני מחזיק בידיים שלי צו סגירה שניתן ב-20.2 לבית ספר יהודי בירושלים. צו סגירה ניתן כשיש בעיית בטיחות,

של בריאות. איך מגיע למנכ"לית מידע שבעקבותיו היא יכולה להוציא צו סגירה? יש אגף אכיפה ופיקוח במשרד שעוסק בפיקוח לא באותם בתי ספר שאנחנו מדברים עליהם עכשיו. אם משרד החינוך היה עוסק בפיקוח באותם בתי ספר שיש בהם חשש להסתה נגד המדינה - - אחת הבעיות זה שבבית הספר מתנהלת הסתה נגד המדינה. בשביל זה אתה צריך הקלטה, אתה צריך משהו. להוציא צו סגירה לבית ספר יהודי זה לא דבר קל. אני יודעת. צריך הוכחה. בואי נדבר עם משרד החינוך ונשמע מהם אם כשהם הלכו לפקח היו בעיות עם ההוכחה. אין בעיה עם ההוכחה. אני לא חושב שזה נכון לזרוק הכל על השב"כ. ודאי שזה לא קל ללכת לפקח בבתי הספר האלה. בבתי הספר במזרח העיר שכביכול לומדים את התכנית של משרד החינוך לא נכנסים עם החומר הלימודי לתוך בתי הספר, אלא זורקים אותו בשער והם לוקחים או לוקחים אותו. ועדת החינוך צריכה לדרוש ממשרד החינוך להביא תכנית של פיקוח בבתי הספר האלה. אם הוא לא יוכל להיכנס, השב"כ יוכל לעזור לו ולתת לו מידעים, אבל קודם שהמשרד יעשה את המינימום. כמו שהמשרד יודע למצוא את בתי הספר היהודיים שעוברים על חוק הפיקוח, כך הוא צריך לגלות את אותו אינטרס גם בבתי הספר האלה בגלל החשש להסתה נגד המדינה. כשהשב"כ יראה שהמשרד משווע לעזרה כי הוא רוצה לפקח, הוא ייכנס וייתן עזרה. אם מתקיימת הסתה בבית הספר, אז גם - - אין פיקוח על זה. המידע של הפיקוח מוגבל. אם הם יגיעו לשיעור ויפקחו, אתה חושב שהמורה יסית מולם? את חושבת שאנחנו צריכים עכשיו לתכנן בדיוק את הפיקוח? שמשרד החינוך ייתן לנו את תכנית העבודה שלו לפיקוח. פרוש, מי כמוך יודע עם כל הניסיון שלך. כשהביאו את חוק הפיקוח לכנסת בתשכ"ח-1968, שולמית אלוני אמרה מעל הדוכן: את חוק הפיקוח הזה אתם עושים אחרי מלחמת ששת הימים כשכבר אתם רוצים לפקח על בתי הספר הערביים. היא חשבה שזה הרעיון של חוק הפיקוח, לפקח על בתי הספר הערביים, אבל נדה, אין כלום. שהמשרד יבוא ויגיד לנו מה תכנית הפיקוח שלו בבתי ספר שבהם יש חשש. אם הוא יגיד לך שהוא היה אבל השב"כ והמשטרה לא נתנו לו עזרה, זה כבר דיון נוסף.

איך אתה מפקח על זה כשאתה נכנס לבית הספר? קודם תטילי על משרד החינוך שיבוא ויגיד לך שהוא ניסה. אין לו תכנית לפקח שם. אני מבקש שזאת תהיה ההכוונה, לא להטיל על השב"כ. חברת הכנסת אימאן

בבקשה. הכותרת של מורים מחבלים מצמררת בעיני, יש בה הכללה מאוד רחבה ופוגענית של כל המורים במדינת ישראל, לא רק של המורים הערבים, למרות שאנחנו יודעים שהדבר מכוון כלפי המורים הערבים כאילו הם המחבלים.

שצריך להוקיע ולאסור בכל מקום, מכל צד, אבל לצערי הרב מסתכלים רק על הצד של הערבים. דיברת כבוד היושבת ראש נכון כשאמרת שאנחנו צריכים לחנך את הילדים שלנו לכבד את האחר, לכבד את הערכים האנושיים, את קדושת החיים, אבל זה לא קורה. צריך להסתכל על שני הצדדים. כאזרחית שעוקבת אחרי כל מה שקורה בקבוצות הווטסאפים ובקבוצות החדשות אני רואה הסתה איומה כלפי ערבים ושאף אחד לא מניד עפעף. אני מתפלאת על זה ששופכים את הכל על צד אחד. אני יודעת כמה ידו של השב"כ ארוכה בנושא של מינוי מורים ומינוי מנהלים. בוועדות של המנהלים של בתי הספר יושב השב"כ, הוא לא רק נותן המלצה. למה לא פועלים באותה מידה בשני הצדדים? למה כששואלים ילדים יהודים מה הם רוצים לעשות כשהם יגדלו והם אומרים לרצוח ערבים, אף אחד לא שואל? כשמנהל בית ספר יידה אבנים, מי שאל אותו, מי בדק איתו? זה לא בן אדם רגיל, זה אדם שצריך להוביל דעת קהל,

להוביל בית ספר והורים. צריך להתמקד בדברים, לא להכליל. הכותרת מאוד מבישה ופוגעת פגיעה נוראית במורים. אם רוצים לנקוט צעדים, צריך שיהיה הוגן כלפי כולם, לא לעשות איפה ואיפה. אין מקום לאלימות, במיוחד בבתי הספר. צריך לחנך את הילדים לחיות ביחד. נמאס לנו לדבר על דו-קיום, נמאס לנו רק מס שפתיים, אנחנו רוצים קיום משותף, אמיתי שמקבל אותי כחברת כנסת לגיטימית. כולנו שווים, כולנו ראויים לחיות חיים מכובדים. מתן פלג, יו"ר תנועת אם תרצו. תודה רבה על הדיון החשוב הזה, שיש בו הרבה מאוד היבטים ברובד של חירום וברובד של תיקון. אנחנו מדברים פה על לימודי הוראה ועל בתי ספר. יש אלפי ערבים ישראלים שלומדים במוסדות ברשות הפלסטינית. באוניברסיטה האמריקאית בחברון לומדים משהו כמו 8,000 ערבים ישראלים. שיפתחו את הדלתות של האוניברסיטאות כאן, שיעשו את מה שצריך כדי שהאוניברסיטאות כאן יקבלו את הסטודנטים. באוניברסיטת חברון, שהיא אוניברסיטה שמזוהה עם החמאס, לומדים הרבה מאוד בדואים מהנגב. לא פותחים בנגב מקומות שבהם הבדואים יכולים ללמוד. יש שם הרי מכללות. יש את אוניברסיטת בן גוריון ואת מכללת אחווה, אבל זה לא מספיק. יש בדואים שרוצים ללמוד במקומות ישראלים אבל בגלל הבדלי שפה הם לא הולכים. ברור שהתכנים שהם לומדים באוניברסיטת חברון הם תכנים של חמאס, אבל יש גם את האווירה שהם סופגים. כשהבדואים הולכים ללמוד באוניברסיטת חברון הם מכירים נשים פלסטיניות. יש צעירים שמחזיקים אוהל אחד באזור חברון ואוהל אחד בישראל, אישה פלסטינית בחברון ואישה ישראלית בישראל. אלו בעיות חמורות מאוד. אפשר במועצת הר הנגב לפתוח איזה שהוא מקום להכשרה של מורים. ברור שמורה שילמד באוניברסיטת חברון לא ילמד לאינטגרציה, כי יש לו לאומית פלסטינית בראש. נוצר פה דור חדש של מורים שלמדו באוניברסיטאות של החמאס ושל הפת"ח בג'נין, שזאת בעיה חמורה מאוד, בעיה קיומית. התלמידה שקפצה עם סכין על אימא עם עגלת תינוק באזור שמעון הצדיק, שייח ג'ראח, לומדת בבית ספר שמסית לאלימות. אגף המחקר הערבי של "אם תרצו" פרסם את התמונות של מה שלומדים שם עוד לפני הפיגוע. יש הרבה הסתה בבתי הספר. אני מתפלאת שכל פעם כשאנחנו מגיעים לחפש פתרונות אנחנו מגיעים למקום הביטחוני. פתרונות צריך לתת לאזרחים על בסיס זה שהם אזרחים שווים וראויים. צריך לחפש את הפתרונות מלכתחילה, לא לתלות הכל על הדבר הזה. מגיעה לכל אזרח הזכות ללמוד. אני לא רוצה שהבן שלי ילמד ברשות הפלסטינית, במולדובה או בכל מקום אחר בעולם, אני רוצה שהוא ילמד כאן. תאפשרו לילדים שלנו ללמוד בכבוד. יש את כל הסוגיה של הפסיכומטרי, את הסוגיה של השפה. מה שקורה בבאר שבע בנושא של מבחן יע"ל זו בושה וחרפה. במקום לאפשר לתלמידים המצטיינים שיש להם בעיה בשפה, מעלים את הרמה של היע"ל כדי לא להכניס אותם. זו מעמסה כלכלית, זו מעמסה חברתית, זה כל הבלגנים באישורים אחר כך, זה כל ההשלמות. חברת הכנסת המכובדת פה לא גינתה שום פיגוע שהיה לאחרונה בעמוד הפייסבוק שלה בערבית. טוב שאתה עוקב אחרי דף הפייסבוק שלי. לירון ספרד, בבקשה. לגבי הדברים שאמר חבר הכנסת פרוש, מתבצע פיקוח.

מבקש שיביאו לנו דוח. הרב פרוש היה עד לאחרונה סגן שר החינוך,

הוא מכיר היטב את משרד החינוך. בזמן שהוא היה סגן שר החינוך היו לנו הרבה שיחות, היה לו את הזמן לפעול, ואני משוכנע שגם אז הוא פעל בנושאים האלה כפי שהוא עכשיו מדבר עליהם. מאחר ופעלתי אני יודע שאתם לא עושים בעניין הזה. זה לא נכון. אל תגיד לי משפט כזה, לירון. כשתביא דוח לגבי מתי פיקחתם בבית ספר במזרח ירושלים או בכל מקום אחר בארץ אצל הערבים, הדוח יהיה דליל מאוד. אל תגיד לי כאלו מילים. חשוב לי להבהיר, כשיש מידע אנחנו פועלים. כשיש מידע. גם כשהגיע מידע חיצוני על בית ספר שיש חשש שלגוף שביקש להקים אותו יש קשר לארגון טרור, בית הספר הזה קיבל צו סגירה. לבוא ולומר שאין פעולה או אין אכיפה זה דבר לא נכון, במיוחד לאור תכנית החומש. בתכנית החומש של מזרח ירושלים יש יותר פיקוח. מרבית המורים הם מורים מסורים, מורים שעושים את עבודתם בצורה מקצועית ומסורה. אני מבקש להסתייג מכל הכללה כלפי מורים, בטח מורים שאנחנו המעסיק שלהם ועושים עבודתם נאמנה במדינה. גם אם הם למדו במקומות מחוץ לישראל, אין בכך כדי להטיל בהם דופי. מדובר בעשבים שוטים, לא מדובר בתופעה רחבת היקף. גם בהיקף קטן של תופעה אנחנו צריכים להילחם, צריכים להיאבק, ועל כן פנינו לשירות. אני מקווה שגם לאור הקריאות של הוועדה וגם בפגישה שתתקיים נוכל להגיע להסדרה של העברת מידע סדורה. למרות הבקשות שלנו, והזכיר את זה גם מנהל אגף הביטחון ליאור טוביה בדיון, לא קיבלנו תשובות, לא קיבלנו מענה. לא קיבלנו התייחסויות, למרות פניות רבות ונשנות לאורך השנים האחרונות. אכן יש מקרים שבהם יש מידע יזום שמגיע, אבל כשאנחנו מבקשים לקבל מידע, לקבל הבהרות, אנחנו לא מקבלים את המידע הזה, אנחנו צריכים לרדוף אחרי אנשים. אני מקווה שהפגישה הקרובה תבוא ותייצר מנגנון הסדרה שיהיה לפי החוק, בהתאם לנהלים, כי כל מה שאנחנו עושים אנחנו עושים בשקיפות, בצורה תקינה, ואני מקווה שנוכל להביא בשורות לוועדה בעניין הזה. אני רוצה לסכם את הדיון. תראו, יש לנו כאן מסקנות משני דיונים קודמים שאני מבקשת להגיע איתם. אנחנו נקבע דיון מיד לאחר הפגרה, מה שנותן למשרד החינוך ולשב"כ כמעט שבועיים וחצי לאחר אותו דיון ביניהם על מנת לבוא ולהציג בפנינו את הנוהל. במידה ולא יביאו אלי את הפרוטוקולים ואיזה שהוא נוהל מסודר, אני מבקשת לזמן את ראש השב"כ או מישהו בכיר ממשרד ראש הממשלה שיבואו לתת כאן תשובות. אני מבקש דוח על פעילות. אנחנו כבר ביקשנו את זה. אני כבר אמרתי שבכל הסיכומים הקודמים אני הולכת לדון בדיון הזה. אני מבקש דגש על זה. זה נותן כרגע חודש שלם של התארגנות למשטרה, למשרד החינוך ולשב"כ. שלא יגידו שלא אמרנו, שלא התרענו, שלא היה זמן לעשות את הדברים האלה. אנחנו מבקשים נוהל מגובש בעניין הזה. אנחנו מבקשים שמשרד החינוך יישב וייתן לנו קריטריונים לקבלת רישיון להוראה במדינת ישראל כשלומדים במדינות שעוינות את מדינת ישראל. הדבר השלישי שאנחנו מבקשים הוא לקיים דיון פנימי על הקמת מכללת הוראה או מכון הוראה בערד, מקום שיהיה קרוב ונגיש לאוכלוסייה הבדואית בנגב, על מנת לספק לאלפי תלמידים שהיום לומדים בחברון לימודי הוראה כאן, במדינת ישראל, על פי סטנדרטים גבוהים. מכללה באזור שם תוכל להתחיל לפתור את העניין הזה. אני מבקשת שלאחר דיון פנימי במשרד החינוך יבואו אלינו עם תשובות בעניין הזה, בין אם המל"ג צריך לקחת חלק בזה, בין אם משרד החינוך צריך להקים את זה. עומדים בפניי לא מעט מסקנות ובקשות משני הדיונים הקודמים. אני אבקש את הדוחות, אני אבקש את הנתונים. במידה ויש בעיה עם הפרוטוקולים, אני מבקשת להעביר לי אותם שבוע לפני הדיון לעיון אישי שלי. אין לי בעיה גם להגיע למשרד החינוך כדי לעיין בהם אצלכם. בבקשה רק להודיע שבוע לפני הדיון בכל הנוגע לפרוטוקולים והסיכומים שביקשתי בעניין הזה, אם יש סוג של רגישות. אני רוצה לדעת מה עשו מטעם הפיקוח בבתי הספר הערביים, איפה בדקו, מה היה,

יש פנייה שלי למשרד החינוך בשבועיים האחרונים בכל הנוגע למשהו שהיה קשור להסתה בתוך בית ספר. גם בעניין הזה אני מחכה לתשובה. אני מבקש לדעת כמה פיקוח היה. בכמה בתי ספר נעשה פיקוח. בכמה בתי ספר שפועלים על ידי עמותות הם מבקרים, אם זה אצל החרדים ואצל הערבים. אני רוצה לדעת כמה ביקרו בבתי ספר יהודים, כמה ביקרו בבתי ספר לא יהודים. אני מבקשת ממשרד החינוך לדעת לכמה בתי ספר פרטיים הגיעו פקחים על מנת לבחון. בתי ספר שמופעלים על ידי עמותות,

מופעלים על ידי עמותות. תנו לי את הפילוח הזה גם לגבי בתי ספר חרדים וגם לגבי בתי ספר ערבים. יהודים וערבים. תודה רבה לכל מי שהגיע ולכל העוסקים במלאכה הכל כך חשובה הזאת למען עתיד ילדנו,